אני פותח את ישיבת הוועדה. אנחנו נעסוק בעומס בבתי החולים הכלליים בשל התחלואה בקורונה, אנחנו קיימנו דיון בדו"ח שעסק בעומס במחלקות הפנימיות, אז אנחנו גם עוקבים אחרי זה וגם

לגבי הדו"ח הראשון צמצמנו קצת את ההיקפים של השקפים

העומס בבתי החולים הכלליים בשל תחלואה בקורונה. גם בדו"ח השני התמקדנו פחות או יותר במקומות האלה, אם יהיה צורך לפרט לגבי נושאים שלא מופיעים במצגת, ליקויים שכן העלינו בנוגע למחלקות כאלה

כשפה גם את וגם אחרים בפני הוועדה הזאת וגם פורסם בתקשורת על תוספות הרבה יותר גדולות. אם את יכולה פשוט לעשות לנו סדר בכל הבלגן הזה. מאה אחוז. אני

צריך גם לציין שמקום פיזי זה מצוין וחשוב, אבל חשוב לא פחות, ואנחנו נמצאים על זה בשיח גם עם האוצר ואתם מכירים את זה גם,

מיטות זה כאמור דבר פיזי, אם הן ברישיון או לא, זה עניין של בוכהלטריה שלכם. אבל זה מה שאתם - - - בסוף אני מניח

ר המיטות או את היכולת שלו לאשפז חולי קורונה עד תרחיש הקיצון של 70% מבית

אנחנו לשמחתי לא בתרחיש הקיצון כרגע, אבל כל בית חולים ערוך לזה שהחולים, ונמצאים פה גם מנהלי בתי החולים והם יכולים בוודאי להשלים אותי, שבית החולים שלו הולך ומגדיל את היכולת שלו לטפל בחולי קורונה לפי הסדר. אנחנו לא רוצים שיהיו מחלקות ריקות עם

בעצם איך מערכת הבריאות צריכה להיות, כולל אבני דרך, כולל מערך קהילה, כולל מערך בתי החולים, זו בעצם תכנית מתארית שגם תשריין משבצות קרקע על מנת שמערכת הבריאות תוכל להתפתח על כלל

יש בערך 1,300 מיטות שמבחינת ההקמה שלהן לא קמו על תשתיות קיימות, הן בעצם קמו על תשתיות שבעבר לא היו בהן מאושפזים,

שיבא, בחניונים של בית החולים שיבא, מיטות בבית החולים שוהם למשל שזה בית חולים גריאטרי, שזה היה מבנים נטושים שהכשרנו אותם לטובת הטיפול בחולי

בבתי החולים הממשלתיים הדברים יותר מסודרים,

אבל הם רק 40% מהמיטות בארץ, זאת אומרת הקטע הזה יותר מסודר. כשאומרים 'תוספת מיטה ברישיון לבית חולים ממשלתי' אז יש בדיוק מה שנקרא את ועדת הנדסמרק שקבעה את מספר האחיות למיטה, ויש את בוררות גולדנברג שקבעה את

בית חולים הדסה הפסיד המון הכנסות בגלל שצמצמנו את הפעילות, בגלל שנפסקה לגמרי הפעילות מול הרשות הפלשתינאית כיוון שהם גזרו סגר על ישראל מבחינת תיירות מרפא,

אנחנו נהיה גמישים, נלך עד הסוף, אנחנו ניתן את דמנו ואת זיעתנו ונטפל בחולים. לא אנחנו נהווה את ה-limiting factor, אבל יש לנו גם משרד אוצר וגם

כלומר אני כבר כרגע עובד במינוס ארבע מחלקות יש לי שתי מחלקות בבידוד של כח אחד, כ-80 איש ביחד,

זה גורם לכך שאני גם הורדתי פנימית אחת, אז יש לי פחות מקום לאשפז את מטופלי הפנימית

אני מניח שכמערכת בריאות, אנחנו רוצים בסופו של דבר אנחנו ניתן שירות מיטבי. הרי הקורונה זה לא מלחמה של שלושה שבועות. אני חושב שההשוואה לא נכונה בהיבט הזה. זה משבר מתמשך, אתה אמרת, זה

אני מקווה מאוד שלא נגיע ל-5,000 או ל-2,000 מונשמים, אבל אם אני נדרש להפעיל שתי מחלקות

אחד הפסקנו פעילות אלקטיבית, כמעט כולנו, באופן מלא או באופן חלקי אבל הורדנו באופן יזום את מספר החולים,

אנשים לא יצאו מהבתים, לא היו תאונות דרכים, הייתה

לבתי החולים העצמאיים אין כסף לשלם משכורות, ואני מסכים עם מה שזאב אמר, באמת בגיבוי שלכם קופות החולים עושות פה ביזנס ביני לבין רוטשטיין ובין כל בתי החולים,

כמה חולי קורונה יש אצלכם היום? 26 שמתוכם 10 במצב קשה. עאידה את רוצה לומר משהו? אני רוצה להתייחס גם לבעיות שקיימות בבתי החולים בנצרת.

כולנו יודעים, לקראת אוגוסט, אם דיברו על כאוס בביקור חולים, רמב"ם לפעמים

תוספת תקנית שהיא לא זמנית ולא חד פעמית אלא היא מתמשכת, וגם תוספת לתקציב או הבטחה תקציבית כי בסופו של דבר בתי החולים האלה חיים מיום ליום. הם צריכים איזה שהוא טווח,

כדי שתהיה להם את היכולת להרגיש בטחון להמשיך את הטיפול שהם

נקודה שניה, נאמר כאן יותר מפעם אחת שהפנימאים הם אלה שמטפלים בקורונה, אבל הפרויקטור של הקורונה, אותו צוות מצומצם שהוא הושיב סביבו, אין ולו פנימאי אחד שמספר לו ולצוות מה קורה במחלקות הפנימיות. אז יש פה בעיה בסיסית. התקנים לא מגיעים - - - פרופ' גמזו הוא מנהל בית חולים,

אני רק אסיים. דקה ואז אפשר יהיה לתקוף בחזרה. לגבי החלוקה הנוכחית, אני אומרת פה שאנחנו אמורים לחלק

ו-1,600 תקני אחיות, ייעדנו אותם גם למקצועות ספציפיים,

שוב, אני מניחה שיש להם את הטענות שלהם, אנחנו עשינו עבודה מאוד רצינית כדי לראות לאן לחלק את התקנים,

עשינו שיח גם עם החטיבות לצורך העניין, עם בתי

מצד אחד אנחנו נמצאים בסיטואציה שבה יש לנו 1,500

אנחנו לא יכולים בגלל כל הסוגיות שהועלו פה, בגלל הבעיה

יש מעל ל-1,000 אחיות שלא נמצאות ברגע זה

הן מבודדות או הן חולות. תודה. אני מבקש להעלות את רועי רייכר ממשרד האוצר, רפרנט בריאות באג"ת. שמוע שמעת. אני אנסה להתייחס לכל הדברים,

בישיבה בין שרי הבריאות והאוצר,

גם באותו ערב הייתה ישיבה עם יו"ר הסתדרות האחיות הגב' אילנה כהן וסוכם על תוספת תקנים למערך הסיעוד של כ-1,600 תקנים למערך האשפוז וכ-400 תקני סיעוד למערך הקהילה. רק כדי לסבר את האוזן מדובר על תוספת של בערך עשור בשנה

אבל זה אני שומע בדין ודברים ביניכם לבין אילנה כהן והאחיות וגם הצוותים הרפואיים. האם זה קשור גם למחלוקת? הסוגיה שאתה מעלה כאן קודם כל בכנות,

מבין,

מאגף

נכפה עליהם אבדן הכנסות משמעותי מפעילות

בסוף זה לא אנחנו אלו שמצביעים, זה חברי הכנסת והממשלה, אבל אנחנו כעמדה מקצועית מבקשים להביא לסדר היום איזו שהיא הצעה שמבטיחה את התשלום של 2019 גם בשנת 2020 לאותם בתי חולים,

והן בהיבט הכללי של כל מה ששמענו. בוקר טוב לכולם. תודה על ההזדמנות לדבר. לגבי הנושא של בית חולים בילינסון אני מעדיף שידידי פרופ'

זה הרבה יותר מתאים, הוא מנהל בפועל של מחלקה פנימית ומאוד עוסק בנושא. אני אתייחס רק להקשר של המסקנות הוועדה שעמדתי

כך שאני חושב שבאמת מבחינת, יש ספר, יש תורה, אפשר לקחת אותה ולבנות לפיה את מה שצריך.

מבין

בעניין התקנים, ואולי זה היה יותר לגברת ורד עזרא. מבחינת תקינה שמחלקים אותה עכשיו, אני יודעת שמחלקים לבתי חולים באופן כללי, אבל האם ידוע מה החלק של נצרת בזה או בתי חולים שהם לא ממשלתיים?

בעיני ובעינינו התשובה היא כן, וזה מה שנכון עכשיו לעשות ולהמשיך להידון. כמובן שוב תחת היכולות המקצועיות של משרד הבריאות, על החלקים הנוספים. הטיעון ברור לגמרי. אני מבקש לשמוע את ד"ר יוסף נגה, ראש אגף רפואה בשירותי בריאות כללית. ד"ר נגה אני קודם כל מודה לך על הסבלנות שחיכית עד עכשיו ואני רוצה לשאול אותך האם באמת אתה קיבלת מכתב, כמי שמייצג את רוב תפוסת בתי החולים שאיננה ממשלתיים, האם אכן קיבלת מכתב מהאוצר שמכסה אותך תקציבית על התקנים שאם צריכים להוסיף? קודם כל צהריים טובים לכולם ולוועדה הנכבדה תודה. אם המכתב הזה התקבל אתמול לא ראיתי אותו, אני קיבלתי בעבר הקצאה של 63 תקנים לרופאים ממשרד הבריאות, עכשיו אני מוטרד לשמוע שהם לא מאושרים. על סמך ההבטחה שאנחנו נקבל מימון כבר גייסנו את מרבית הרופאים לתקנים האלה, חלק גדול מהם הלכו לפנימיות, בשונה ממה שהוצהר כאן, חלק למחלקות הרדמה, טיפול נמרץ וכולי. רק לחמישה מקצועות שהוגדרו על ידי משרד הבריאות, לא לאף מקצוע אחר ממקצועות הרפואה. אנחנו עכשיו בתהליכי גיוס של 186 אחיות, זו בעצם הקצאה שניתנה בגל הראשון ולא הצלחנו לממש אותה.

אני מעלה כאן את החשש שלי ומיד בתום הישיבה אני אלך לברר האמנם נחתם ההסכם הזה, כי אנחנו יצאנו גם לגיוס על סמך הבטחה ממשרד הבריאות שזה בדרך. אתה יכול לכמת לי את הצרכים שלכם בהקשר הזה, בקשר של צוותים רפואיים? קצת לסבר את האוזן, אצלנו המיטות התוספתיות שמדובר עליהן, זה 680 על הקיימות, 207 מיטות לחולים מונשמים בבלינסון בחניון, יש כוונה לפתוח 180 מיטות בסורוקה, משהו כמו 120 בבית חולים קפלן ובעמק גם 60-70 מיטות. לסבר את האוזן, זה סדר גודל של בית חולים בינוני כמו בית חולים מאיר, 680 מיטות. זה 23 מחלקות קורונה חדשות, אם אנחנו חושבים על 30 מיטות. ההקצאה של כח אדם למחלקות האלה מסתכמת במאות רופאים ואלפי אחיות. אם אנחנו עובדים לפי התקינה שמשרד הבריאות המליץ למחלקת קורונה. עוד פעם אבהיר. בגל הראשון היו בעיקר חולים קלים, מעט מאוד בינוניים וקשים. היום התמהיל שונה לחלוטין, אני מצטרף למה שאמרו פה קודמיי מהשטח, ואני מדבר בשם 14 בתי חולים, 1/3 מהמיטות הכלליות במדינה ו-50% מהמיטות בפריפריה. כשאתה אומר 23 מחלקות קורונה כאלה, זה חלקכם כביכול בתכנית ה-100% לצורך העניין של משרד הבריאות, חלקכם הוא 23 מחלקות קורונה שנכון לעכשיו לא קיימות?

יש לנו תכנית, התכנית הנוכחית מדברת על תוספת של 2,500 מיטות לחולים בינוניים וקשים וקצת קלים, ועוד 610 לחולים מונשמים. הרוב מבוסס על מחלקות שקיימות, רובן הוסבו. מאחר וראינו שיש צורך בעוד מיטות לעומת המתאר כדי לשמור על פעילויות אלקטיביות חיוניות, למשל בשני מרכזי העל שלנו בבילינסון ובסורוקה, אנחנו רוצים לשמור על פעילות של חולים אונקולוגיים, יש שם מחלקות טראומה, נוירו-כירורגיה וכולי, זה משותף לכל מרכזי העל, ראינו שצריך לשמור שם בסביבות 550 מיטות ומשרד הבריאות רצה שנסב יותר, ולכן ביקשנו וקיבלנו עזרה בבילינסון להוסיף 200 מיטות לחולים מונשמים, כדי שנוכל לעמוד במטלה הזו. אז כרגע בחניון של בילינסון הוקמו תשתיות ל-207 מיטות לחולים מונשמים והשאלה שלך שהייתה מאוד נכונה בתחילת הישיבה, מה לגבי ציוד וצוות, כרגע אין לנו מענה לאיוש שלהן. אני יכול לקחת מתוך בילינסון ולהעביר לשם, אבל זה כמובן לא מספיק. זה 200 חולים מונשמים, זו כמות - אני מרדים ואיש טיפול נמרץ, אז אני מבין מה זה אומר. יש לנו היום במחלקה פנימית אחת בבילינסון יש לנו שלושה חולים על אקמו, ועוד שבעה חולים מונשמים. במקום שיהיה שם תורן אחד כמו שבשגרה יש שם שלושה תורנים כדי לטפל בדבר הזה. על שלושה חולי האקמו האלה, אחד התורנים זה איש ניתוחי חזה, כי הם יודעים לטפל במכשיר הזה. יש לנו חולה אקמו אחד בסורוקה. תמונת החולים כרגע היא לחלוטין שונה ממה שהיה בגל הראשון, ובמקביל אני מחזק את מה שאמרו קודמיי, התפוסה בפנימיות שונה לגמרי ממה שהיה בגל הראשון. אנחנו בערך ב-10% תפוסה מעל לממוצע לתקופה. אני רואה תמונה רוחבית, בתקופה הזאת בערך ביולי-אוגוסט יש בערך 83% תפוסה, אנחנו מדברים עכשיו על 95% תפוסה בשאר המחלקות, והעומס על הצוותים גדול, גם אצלנו יש הרבה בידודים של צוות וצוות חולה, לא בכמויות שהוזכרו אבל בהחלט בכמויות משמעותיות. לחורף למשל, אם נגיע למתווה של משרד הבריאות שאני מקווה שלא נגיע אליו, 610 חולים מונשמים ובשגרה של החורף יש אצלנו עוד בערך 220 חולים מונשמים בחורף רגיל. זאת אומרת שאני מדבר על כמעט 860 חולים מונשמים במתאר חורף פלוס קורונה ואנחנו עובדים על תכניות איך לעמוד בזה. ברור שצריך לזה לא רק פנימאים, זה לא יספיק. בתכנון שלנו אנחנו מגייסים לזה גם מרדימים ואנשי טיפול נמרץ ובנינו מן מבנה שבלוני כזה של צוות שבראשו עומד איש טיפול נמרץ או מרדים ומנהל מחלקה פנימית, תחתיו עובדים כמה פנימאים, אחר כך למטה מזה כמה מתמחים בפנימית ובהרדמה ולמטה מזה סטודנטים. זה בעצם מבנה שגם משרד הבריאות בנה ולמחלקה כזו אמורים להיות רק מהבחינה הזו משהו כמו 18 רופאים ומשהו כמו 50-60 אחיות. ד"ר נגה תודה, פשוט הסתיים זמננו. אני רוצה לסכם בקצרה. התמונה היא, שוב אני אומר, תמונה של כאוס ברור, בעיקר כשאנחנו שלושה חודשים לפני האפשרות שכולם מדברים עליה, של עליה חוזרת בתחלואה בקורונה, אני לא רוצה לקרוא לזה גל שני או שלישי או מה שלא יהיה, יחד עם תופעות החורף הקיימות. הוויכוחים הם כמעט כמו ביום הראשון, והסיטואציה בעיקר בבתי החולים הלא-ממשלתיים היא סיטואציה כמעט כמו ביום הראשון, והתוספות אפילו בבית חולים ממשלתי כמו רמב"ם הן מזעריות, וכל הדברים האלה גם חוזרים למה שפתחתי איתו והוא שבסופו של דבר גם מקבלי ההחלטות מתקשים לקבל תמונה ראויה, כי כל התמונה, אפשר לעשות תמונה שהיא מוטת קורונה. אפשר להגיד שכל מה שבתי החולים יעשו זה לטפל בקורונה, אבל התמונה הכללית צריכה לכלול בתוכה בטח אם אנחנו מדברים לאורך זמן גם את המשך הטיפולים הרפואיים האחרים, בסופו של דבר הקורונה היא רק חלק מהתחלואה במדינת ישראל. הוועדה תבקש לעקוב אחרי הדברים האלה, לקבל פירוט בהמשך של הרבה דברים ששאלנו כאן, כולל של הסדרת הוויכוח על תקנים בין משרד האוצר לבין משרד הבריאות, לקבל פירוט של התמיכות בבתי החולים הציבוריים והאם הסוגיה הזאת הוסדרה. אנחנו כרגיל וכמובן נמשיך לעקוב אחרי הדבר הזה.

הישיבה ננעלה בשעה 11:02.